התבחינים של סבסוד מעונות היום, הצעתו של חבר הכנסת ינון אזולאי על הנושא הזה של בקשה לזכאות לדרגה. אנחנו עוקבים אחרי העניין הזה, העלה את זה גם חבר הכנסת אזולאי והוא מעלה את זה גם על סדר היום של הוועדה.

ביקשתי כמה פעמים לדעת למה התבחינים של סבסוד מעונות היום לא התפרסמו עד רגע זה, מה שמעכב את הנושא. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה, אדוני. מי נציג משרד האוצר?

לאיציק דניאל היה קשה לבוא? לא שאני מזלזל בך, אני מעריך אותך מאוד, אבל איציק יודע למה הייתה לו מילה ותיכף אני אדבר על המילה שיש לו או אין לו. אנחנו ביקשנו גם דיברתי גם באופן אישי בטלפון גם עם השר שהיה פה וגם עם איציק. השר התחייב שהתבחינים של סבסוד מעונות היום לגילאי לידה שלוש יפורסמו. אם נסתכל על מה שקרה בשנה שעברה, התבחינים לא פורסמו ופורסמו רק בחודש אוגוסט. ואז בחודש מרץ אפריל הם עדיין משלמים את המחיר המלא. רק להבהיר שאם עכשיו לא יפרסמו את התבחינים האלה אז כל יום איחור זה כמעט חודש עיכוב. אם ננסה לעשות תבחינים חדשים אז זה אומר שנגיע לפחות לחודשיים איחור שההורים עד פסח הבא עוד ישלמו, גם אחרי שנה של קורונה. אומרים להם לשלם מחיר מלא של 2,800 שקלים לפי הדירוג שאמור להיות. אני לא מבין למה מפחדים באוצר להוציא את התבחינים האלה כדי להקל על ההורים. למה להתעלל בהורים האלה של הילדים, שאנחנו יודעים שגם ככה המצב שלהם, אם הוא מגיע למצב של סבסוד אז כנראה שהמצב שלו לא טוב, אז למה להמשיך להתעלל בהם ולתת להם שישלמו את המחיר המלא? תודה רבה. נציג משרד העבודה והרווחה, אמיר מדינה, בבקשה.

מנהל אגף - - - למה לא מתפרסמים התבחינים, אני לא יודע אם אתה הכתובת אבל מישהו צריך להיות הכתובת. אני חושב שחבר הכנסת אזולאי היטיב לתאר. אנחנו יכולים לפרסם את התבחינים מרגע שנקבל אישור של משרד האוצר. מבחינתכם התבחינים מוכנים? זה אותם תבחינים, אין שום - - - במתכונת הנוכחית, ככל שאין בהם שינוי, השינוי היחיד שאנחנו עושים - - - מתי העברתם למשרד האוצר לאישור? יושב כמה חודשים. כמה חודשים? טוב, תודה. משרד האוצר, בבקשה. אביעד שוורץ, רפרנט תעסוקה. נתחיל באמת, הייתה לנו ישיבה משותפת עם משרד העבודה על נושא התבחינים לפני כחודשיים, אם אני לא טועה, שם באמת דובר, היינו בעיצומן של הבחירות, כיוון שלתבחינים הללו יש השלכה משמעותית גם תקציבית וגם משהו חשוב, העדפנו לחכות עם הנושא עד שתתבהר התמונה ולא לכבול - - - מה פירוש "תתבהר התמונה"? כרגע לא ידועה לנו התמונה הפוליטית. מה הקשר אליך ולפוליטיקה?

הקשור הוא שזה יכבול את שיקול דעתו של השר הבא. כנראה שאנחנו לא מדברים על אותו - - - רגע,

אני לא מבין ואני רוצה שהוא יסביר. אנחנו מדברים לא על התקפה באיראן ולא על הנשק הגרעיני שמצריך מדיניות של שר ביטחון וראש ממשלה. אנחנו מדברים על דבר מאוד פשוט, הנושא של התבחינים במעונות היום,

אנחנו מדברים כבר - - - אולי תדייק את השאלה, תשאל אותו מתי הוא קיבל ואז מפה נתחיל. בסדר, אז נאמר כבר שכמה חודשים שמשרד העבודה והרווחה העביר אליכם את התבחינים. אני לא מבין כלום, אתה יכול להגיד מה זה, למה חיכיתם? אגב, במה אתה בוחר? מה זה קשור? כי הוא אמר שהמצב הפוליטי לא מאפשר. לא, מה שקשור. ינון - - - ינון - - - - - - בשנה שעברה היינו באותו מצב - - - ינון, השאלה היא טכנית.

בשנה שעברה היינו באותו המצב,

לפני שנתיים זה פורסם ושנה שעברה דחיתם

למה,

פשוטה: מתי קיבלתם וכמה זמן זה נמשך? זו שאלה פשוטה, תן תשובה לשאלה פשוטה. נכון. מתי קיבלתם את התבחינים ממשרד העבודה והרווחה,

מה קשור מה הוא בוחר,

תן תשובה טכנית לשאלה

אבל רבותיי - - - תענה לשאלה הפשוטה,

רבותי, אומר אמיר מדינה שמוסמך בעיני שהוא העביר אליכם לפני כמה חודשים. עכשיו, יש אנשים שמחכים לזה כבר הרבה זמן אחרת הם משלמים הרבה יותר ממה שהם צריכים לשלם, כך היה בשנים קודמות. אנחנו מבקשים לדעת למה זה מתעכב ועוד כמה זמן זה יתעכב. כמו שהתחלתי - - - התחלת לא טוב אבל לא חשוב, אתה יכול עוד פעם. הייתה לנו ישיבה לפני כחודשיים בנושא. בגלל שמדובר בתבחינים משמעותיים שיש להם השלכות תקציביות משמעותיות, ומכיוון שמדובר בתקופה שיש בה הרבה אי-ודאות תקציבית, זו גם תקופת בחירות שבה יש אי-ודאות לגבי נושאים שונים וגם לגבי איך יראו התבחינים, בשל כל זאת לא רצינו לקחת צד שההורים יסתמכו עליו ואחר כך הוא ישתנה אם תשתנה המדיניות של שר העבודה הנכנס. אנחנו שנתיים בממשלת מעבר. אביעד, אתה מערבב מין בשאינו מינו. אולי לא הסברתי את עצמי. הרי אנחנו נמצאים כבר כמה שנים באותו מקום, כמה שנים שמפרסמים את זה, וגם כשיש מערכות בחירות ואין תקציב אנחנו מפרסמים את אותם התבחינים.

אם היית נמצא עכשיו בחודש ינואר והיית מחכה לממשלה אחרת ולתקציב אחר אז הייתי מבין. אתה נמצא כרגע בחודש יוני, זה אומר שאתה כבר באיחור כי זה היה צריך לצאת במאי. אם אתה נמצא בחודש יוני אתה תרצה, אני זורם איתך, יבוא השר הבא וירצה לעשות שינוי כי האוצר יגיד לו שצריך לחסוך וזה צריך ליפול על מגזר מסוים, אין בעיה, איתך. מה יקרה,

אתה אומר לאמיר מדינה, אמיר מדינה, כמה זמן לוקח לך להכין תבחינים כאלה? בוא נגיד ש- - - זה לא דבר שאני יכול לעשות בשבועיים.

הוא מדבר על משהו של כחודש וחצי חודשיים,

במקרה הכי טוב אנחנו מגיעים לסוף חודש אוגוסט. בספטמבר ההורים צריכים להכניס את הילדים שלהם - - - יש איזו הצעה לשינוי? אחר כך - - - אתה מבין שעד פסח ההורים משלמים מחיר מלא, 2,700 שקלים. אתם עושקים את ההורים, למוטט את ההורים האלה, זה- - - ינון, הנושא ברור. חבר הכנסת קריב שואל אם אתם רוצים לשנות משהו בתבחינים. יש טיוטה לתבחינים אחרים שהיא באמצע דיון? הייתה ועדה מקצועית שאמרה שצריך, או שפשוט אתם חושבים שצריך להשאיר כל נושא לשיקול דעתו של השר הבא? אולי לא נשחרר תמיכה לתיאטראות כי אולי שר התרבות הבא ירצה לשנות תקנות תמיכה. אני מבקש ממך שלא תציע את זה, הם עוד יקנו את זה. מי נמצא פה ממשרד המשפטים? שלום לכולם. למה את בזום ולא פה? מה שמך? שמי שלומית גרינפילד, משרד המשפטים. אנחנו קיבלנו זימון לידיעה בלבד ולא ידענו שאנחנו צריכים להגיע, סליחה,

בסדר, אני צריך את משרד המשפטים, אני כמעט לא זז פה בלי משרד המשפטים אין לי למי - - -. בסדר, בבקשה. לא חשוב, לא לרשום בפרוטוקול שאני לא זז בלי משרד המשפטים. אני זז בלי משרד המשפטים אבל אני רוצה את עמדתך. אבל עם עורך דין צמוד כשהוא זז. אנחנו עובדים בתיאום עם הלשכה המשפטית של משרד הרווחה. אני לא רואה אותם. הם כאן. דבי שם? כן. עמדתנו מתואמת עם דבי, אני מעדיפה שדבי תציג את זה

שלום לכולם, אני היועצת המשפטית של משרד העבודה. את מדברת עכשיו גם בשם משרד המשפטים. אנחנו תיאמנו עמדות. בבקשה. בסופו של דבר, בנוגע לתקופה של לפני חודשיים שלושה, אנחנו סברנו שנכון להשאיר את התבחינים על נושאים שיכולים להיות שנויים במחלוקת כפי שהם עד לאחר תקופת הבחירות. אנחנו לא יודעים, יכול להיות שבעוד כמה ימים

הפוליטית של הקמת הממשלה תתבהר ואז תהיה אפשרות - - - לאם באופקים שצריכה לשלוח את הילד שלה למעון את תגידי לחכות להרכבת ממשלה, מה זה הדבר הזה? אתם משרד מקצועי. אולי תסבירי - - - שינוי - - - אני מנסה - - - יש פה אווירה לא טובה שסוחפת גם את הפקידים הישרים והנורמליים. אני רוצה להסביר, הנושא - - - לאם באופקים תדברי, תגידי לה: "תחכי, תשלמי עכשיו הרבה כסף למעון,

אני מדברת גם אליה

לפני כחודשיים שלושה הנושא עלה. אמרנו שמבחינתנו אפשר לפרסם את התבחינים ובלבד שלא יהיו שינויים שיש בהם מחלוקת או שמשנים ממה שהיה בעבר - - - תני כמה דוגמאות.

התבחינים הללו הם נושאים

החלטות ממשלה לגביהן.

דוגמה של משהו, אנחנו לא - - - תני לנו דוגמה למשהו שעלול להשתנות. ב-2010, בהחלטה 1999 נקבע שההכנסה לנפש תיבחן אחרת ממה שהיא נבחנת היום. היום לוקחים את ההכנסה ומחלקים במספר הנפשות במשפחה בעוד שההחלטה שם קבעה שצריך לקבוע את ההכנסה לנפש כפי שקבעה הלמ"ס. זה משנה את החישוב של הדבר הזה, הסעיף הזה בינתיים נדחה ולא יושם. ההחלטה האם ליישם אותו או להמשיך לדחות היא בידי מנכ"ל המשרד והממונה על אגף התקציבים.

ההכנסה לנפש עלולה להשתנות בהתאם לשינוי מדיניות האוצר?

אני לא בטוח שכולם מבינים את המשפט הזה. את אמרת שצריך להתבסס על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מצד שני שמענו פה שזה קשור למדיניות שר האוצר. שני דברים: התבחינים היום, כפי שנקבעו במשך כל השנים אני מניחה שגם לפני 2010 אבל לא הייתי במשרד כדי להגיד לכם בוודאות אז נקבע לפי ההכנסה לחלק למספר נפשות במשפחה.

כעיקרון יש סעיף 1999 משנת 2010 שמורה לחשב אחרת את ההכנסה לנפש, לפי מה שנקבע בלמ"ס. המשמעות היא שיכול להיות שהחישוב יביא בעצם

ההכנסה - - - שנייה, החשש שלכם ששר האוצר הבא ירצה לממש את ההחלטה הזאת מ-2010, אני מבין - - - לא,

אין שום - - - תעזרו לי להבין את זה כי אנחנו באמת מנסים להבין. אין שום חשש, אין שום חשש. אז מה החשש, מה זה שונה משנה שעברה? בשנה שעברה הוחלט לדחות. ההחלטה הזאת נדחתה שנה אחרי שנה ולא יושמה בסופו של דבר. אוקיי, הבנו את זה, כן. אבל כדי לא ליישם את ההחלטה הזאת צריך הסכמה של אגף התקציבים עם המשרד. השינוי הזה הוא שינוי שיהיו לו השלכות מדיניות. זה לא משנה אם- - - זה כן משנה. לך אולי זה לא משנה, להורה של הילד זה משנה.

האם השינויים שאת מדברת עליהם מאז 2010 מטיבים עם ההורים או שהם מקשים עליהם יותר, זה חשוב מאוד לדעת את זה. אבל זה לא קשור להורים. היא אומרת לך שיכול להיות ששר האוצר הבא, זה החשש שלהם, זה מה שהם אומרים. יש להם - - - את התוכנית, אתם פשוט מנסים להאמין לה. זה יכול - - - אני מנסה להבין, לא להאמין. אמיר, אתה יכול לעזור אולי - - - בשעתו הייתה החלטה של משרד האוצר שהבעל נחשב כערך נקודה, האישה נחשבת רק 0.75, הילד נחשב 0.45 והילד השני ה-0.35. איך קראו לזה? אם לא זוכרים אז בואו נמציא. לא נמציא, היו לי על זה כמה הרצאות, אני אשכח את זה, זה היה מאוד מעניין. כשדיברתי על זה במליאת הכנסת אחרי שהבאתם את זה, אנשי משרד האוצר, אז מישהו אמר לי לא משנה השם ולא משנה מאיזו מפלגה, כשאמרתי שהבעל הוא ערך 1 והאישה היא רק 0.75 אז הוא אמר שאצלו בבית זה הפוך, הוא 0.75 ואשתו 1. זה ברוב הבתים כך. דחינו אז את הבקשה. זה ברוב הבתים כך, אתה יכול להיות גנרל בחוץ ובבית אתה בקושי - - - אנחנו לא קיבלנו את זה, זה הגיע לכאן, היה לנו ויכוח עם משה בר סימן טוב מאגף התקציבים בשעתו. לא הסכמנו לדבר הזה, ערך נקודה 1 צריך להיות זהה. האם גם זה עומד היום לדיון, שהאישה שווה פחות מהבעל? אחדד: נפש תקנית לא מתייחסת למגדר של הנפשות במשק הבית, היא מתייחסת למספר הנפשות. אין פה, העניין פה לא אם זה גבר או אישה. הבנתי, בגלל שבשעתו זה מה שאמרתם, אתם במשרד האוצר, לא מצמצתם אפילו. לעצם הדיון, לא קיבלנו תשובה ברורה - - - יש עוד דוגמאות של חוסר ודאות? אני אשאל יותר: הרי את אומרת שלפני חודשיים שלושה לא חשבתם כך, אז למה אז לא הוצאתם את זה? אנחנו מוציאים את התבחינים בתיאום עם אגף התקציבים. ברגע שיש מחלוקת, וזה גם מכוח החלטות ממשלה, ברגע שיש מחלוקת אי-אפשר בעצם לפרסם את התבחינים.

שזה לא לפני שלושה חודשים, אז יש מקום להמתין לכניסת שר חדש אם בכלל. טוב, הבנתי. ברשותך, אתה אמרת לי: "מה, עכשיו תחכי לנצח?" לא, אנחנו נראה מה קורה בשבוע- - - למה לא הוצאתם את זה לפני שלושה חודשים? איזו מחלוקת? המחלוקת היא לא תקציבית, אתם מתארים כאן מחלוקת פוליטית. עד מתי אתם רוצים לחכות?

היא בדיוק נתנה דוגמה אחת ואני מבקש עוד דוגמאות. מבחינת משרד העבודה היינו יכולים - - - להוציא - - - אז מה המחלוקת? אני אחדד את השאלה - - - חברים,

לא נוציא את זה עם פלייר. אולי תוציאי את הטיוטה. אני מבקש, הורים מחכים לזה, אני מבקש להוציא את התבחינים בתוך שבוע. שבוע זה הרבה זמן. כמה זכאים בתבחינים? שבוע זה הרבה זמן, אפשר ב-24 שעות, זה

130,000. וכמה זמן לוקח לעבד בקשות של 130,000 זכאים? אני חגי מאגף מעונות יום. התבחינים מפורסמים בפברואר והמערכת נפתחת להגשת בקשות במאי, כך יש להורים ארבעה חודשים להתארגן על דרגה כך שהם יתחילו את שנת הלימודים עם ההנחה. בארבעת החודשים מגיעים בערך 100,000 הורים. בשנת הלימודים הנוכחית המספר הזה הגיע בשבועיים וזה יצר צוואר בקבוק מאוד גדול ולקח להורים שלושה חודשים לקבל דרגה. בינתיים לא מפרסמים את התבחינים. אני מדבר על מה שהיה השנה.

זה הגיע עד הקיץ - - - כן,

אבל מה יהיה השנה? ב-תשפ"ב? כן, עכשיו, כשהורים יבקשו.

130,000 זה כל הילדים בסבסוד, נכון? אז תגיד שכולם. - - - סדר גודל של 130,000 - - - זה פחות או יותר 100%. אם מסתכלים אחורה לאורך השנים, לאגף לוקח בין ארבעה לארבעה וחצי חודשים על מנת לבדוק את המסמכים של כולם. אז זה בדיוק הנתון,

אין מישהו שקיבל ולא קיבל. ברור, אלו המספרים והמספרים לא משתנים. סדר גודל של 130,000 ילדים מקבלים דרגות למעונות ולמשפחתונים בצורה קבועת זמן בחודשים. הם המבקשים.

לא אבל זה כולם - - - זה אני זוכר עוד מהוועדה לזכויות הילד את הנתונים האלה, בגלל זה אני אומר ש-130,000 זה כל הילדים.

בהתייחס לשאלה הקודמת, ברצוני להבין: זה לא שכרגע יש סט של תבחינים אלטרנטיביים על פי הצעתכם שרק מחכה לחתימת השר הבא, עוד לא כתבתם תבחינים אלטרנטיביים. ייכנס שר חדש ואז בכלל תצטרכו להתחיל שם דיונים בהינתן שזה לא יהיה הנושא הראשון שלו,

אז רק יתחיל הדיון בתבחינים. היא אומרת שכן. לא זה מה שאמרתי. יגיע שר חדש, ההסבר על התבחינים יבוא לפתחו בליווי ההסתייגויות ככל שתהיינה, אנחנו נסביר גם מה הדחיפות להוצאת התבחינים השנה. השר יצטרך לקבל החלטה איך להוציא את התבחינים. ואם השר לא מוציא את התבחינים, כמה זמן ייקח לכן להכין תבחינים? כמה חודשים, נכון? את מסכימה אותי? כמה זמן לוקח לעבוד על תבחינים חדשים? אז שוב, זה יכול - - - הכנת התבחינים היא לא השאלה, השאלה היא יותר היישום של התבחינים החדשים - - - מערכות מידע - - - לא, קודם כל ההכנה של התבחינים. גם אם ינסו ויגיעו להבנות במספר ימים, עדיין נדרשים מספר שבועות עד חודשים כדי לבצע אימפלמנטציה. אני לא יודע - - - אז זו השאלה, מדינה. אז השאלה היא כמה זמן אתם צריכים בשביל לעבד את כל הבקשות האלה. אם בבת-אחת יבואו 130,000 אנשים, אחרי שהם יראו את כל מה שתפרסמו - - - הם אומרים שזה ייקח ארבעה חודשים. אז צריך לצמצם את זה. אז תגיד מה חסר לך בשביל לצמצם את התקופה הזאת. אין מצב שארבעה חודשים יחכו כי שנת הלימודים תחל בספטמבר. בואו נראה איך אתם פותרים את צמצום התקופה לעיבוד הבקשות בהינתן שבעוד שבועיים יש ממשלה חדשה,

נלך על התסריט הזה. תגיד לנו איך אפשר לצמצם את זה, שלא תגיד שארבעה חודשים עכשיו תצטרך את כל הזמן כדי לקבל את הבקשה. ככל הנראה אנחנו לא נוכל לצמצם - - - תגיד מה חסר לך. אסביר את התהליך: להורה נפתחת אפשרות להגיש טפסים, הטפסים נבדקים במוקד שנותן לנו שירותים. החיסכון בקבועי זמן יהיה בשבועות ולא בחודשים, עלינו להיות ריאליים. חווינו את זה בשנה שעברה שכעלינו באוגוסט, קיבלנו את כל הבקשות,

אני מזכיר לכל חברי הוועדה, כי אם אני עוצר את המוקד מעבודה תקינה במשהו אחד אז משהו אחר נדפק בצד השני. אנחנו חייבים לאזן את זה כדי שלא תיפגענה זכויות. אבל הילדים צריכים להישלח למסגרת בספטמבר,

חבר הכנסת בליאק, בבקשה. ממש בקצרה: אני חדש פה, כן, אני מבין שאגף התקציבים זה האגף המקצועי, אז הוויכוח מול האגף המקצועי אמור להיות ויכוח מקצועי. אז על מה הוויכוח? נאמר פה שהוויכוח - - - אני רוצה להסביר לך משהו: האוצר זה לא משרד העבודה והרווחה, האחרון עושה את העבודה, האוצר מעכב את זה בגלל שהאוצר בינתיים חוסך כסף. האם באופקים תשלם יותר והאוצר יחסוך, ותמיד החלשים ישלמו. אז זה לא ויכוח מקצועי. הם הכינו את זה, זה מוכן.

כמה זמן קיים מנגנון הסבסוד?

יודע להגיד שני עשורים, אני לא יודע מעבר. זה הרבה זמן. רגע, מה שאנחנו שומעים פה זה לא פחות משערורייה.

הם משרד ממשלתי והם מחליטים על דעת עצמם שהם מחכים, בלי הנחיה של הגורם הממונה עליהם. זו לא תוכנית חד-פעמית או משהו חדש, זה סבסוד שקיים כבר עשרות שנים. אבל כבר שנתיים אין תקציב. הם בעצמם אומרים שהם יסבירו לשר הבא עד כמה זה דחוף. כולם מבינים שזה דבר שקיים הרבה זמן, כולם מבינים שזה נחוץ. אני לא יודע אם זה בסמכותכם להחליט כזה דבר שאתם משהים את זה כי אתם לא יודעים מה יקרה בסביבה הפוליטית, מדובר בלא פחות משערורייה. אביעד, שר שנכנס למשרד, ממתי אתם מתחילים לשמוע לו? מרגע שקיבל אחריות. עד מתי? כל עוד הוא שר. שר האוצר היה פה בשבוע שעבר והורה לכם להוציא את התבחינים, למה לא הוצאתם, אתם לא סופרים אותו? אזולאי, איך מאם באופקים הגעת לשר האוצר הבא? מי קיבל את ההחלטה לחכות? רבותיי, אני מבקש - - - אתה מבין מה אתם עושים? אתם מצפצפים - - - ינון, אנחנו מתבזים. אני מבקש לקבל החלטה. חצי משפט - - - לא עוד שבוע אלא השבוע. אני רוצה להגיד שנושא הסבסוד עלה לא פעם בוועדה לזכויות הילד, אנחנו דיברנו על זה רבות וישבנו כמעט באותה מתכונת עם נציגי משרד העבודה והרווחה. אני מבין את החשש של הפקידים שייווצר מצב שאותה אם מאופקים תגלה שלא מגיעה לה סבסוד.

אני אומר שגם אצלכם יש את הסמכות לצמצם משמעותית. אם צריך לגייס כוח אדם אז תגיד לוועדה ותגייס. - - - שהוא מוכן לקחת האחריות - - - אני מוכן לצמצם את המועדים של הבקשה. ישבתי עם השר, עם אמיר מדינה, ישבנו בנושאים הללו גם עם אגף התקציבים. צריכים לצמצם את הזמן, נכון, הם עושים את מה שהם יכולים לעשות. יש דבר שהוא שערורייתי באמת: אף אחד לא ידע שאנחנו הולכים לבחירות לפני שלושה חודשים. האם באופקים צריכה לחכות שיהיו בחירות שוב? אנחנו כבר חודשיים אחרי בחירות. הפקידים לא מפרסמים את התבחינים בגלל שיש בחירות ויכול להיות ששר אחרי ישנה אותם. אנחנו דורשים לפרסם את התבחינים בתוך שבוע. נגמר הסיפור הזה, זה כבר היה מוכן מזמן, משרד העבודה והרווחה העביר את התבחינים כבר לפני כמה חודשים. לא מחכים יותר, בעוד שבוע ארצה את התבחינים ואם לא אז סיבות. אני לא מתכוון לשתוק על הדבר הזה, זו שערורייה, הפקידים במשרד האוצר לא מנהלים את המדינה, יש תבחינים שמתנהלים עשרות שנים. אם המשרד המקצועי לא היה מפרסם תבחינים אז בסדר, אבל הם יושבים כאן ואומרים שהעבירו לפני כמה חודשים. תודה רבה. לא תפרסמו, אין בעיה, הבניין הזה הוא עגול. אני לא אשתוק על הדבר הזה, לחסוך כסף על חשבון האם באופקים. תשובה תוך שבוע, תבחינים תוך שבוע.